שלום לכולם, צוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח ישיבה נוספת של ועדת הכנסת. הנושא: ליקויים ביישום חוק התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות והצעות להרחבתו. אני רוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לפצועים מהפיגוע בתל אביב, אני מקווה שיצאו מזה במהרה. אנחנו מאפשרים להיכנס לפה עם אישורים רפואיים ומה שאנחנו מקבלים חזרה זה שמנסים לרצוח אותנו. אני רוצה לחזק את כוחות הביטחון, את האזרחים שפעלו בנחישות וחיסלו אותו. ושוב, רפואה שלמה לפצועים. בשבוע שעבר היה לנו דיון על עצמאות הכנסת, על כמה חשובה עצמאותה והפיקוח שלה אל מול משרדי הממשלה. התפקיד שלנו הוא לחוקק ולפקח. את הדיון הזה קבעתי ממזמן.

הבנתי שהיה ניסיון לסכל את קיומו דווקא מצד הממשלה, דווקא מצד משרד החינוך. רק אתמול הבנתי שעפו לי מכתבים מעל הראש בשביל לבטל את הדיון שהיה אמור להיות בוועדה לזכויות הילד, שהיה אמור להיות בתיאום. אני לא ויתרתי, התעקשתי שהדיון הזה יתקיים, כי אני חושב שהממשלה לא יכולה להתערב בעבודת הכנסת, בוועדות הכנסת. אף שר לא יכול לקבוע איזה דיון יתקיים פה ואיזה לא. אני חושב שקיום הדיון, למרות שהוא בוועדת הכנסת, חשוב לחיזוקה ועצמאותה של הכנסת, והממשלה לא יכולה להתערב. יש הורים וארגונים שמחכים הרבה זמן לדיון הזה. יש שיח ציבורי מאוד ער לגבי המצלמות. יש פה הורים מאילת שילדיהם, לצערי, עברו התעללות. אני מצטער אם אני חורג מאיזה שהוא נוהל, אבל לא יכולתי לאכזב את ההורים היקרים הללו שעוברים את הנורא מכל ולהודיע להם על ביטול הדיון רק כי לא מסתדר לממשלה שהדיון יהיה במועד הזה. אני מחזק אותך בכל מה שאתה אומר, אני חותם על כל מילה. צר לי שזה מה שקרה. זה מתקיים כדי לחזק את הכנסת. ראשי הוועדות הרלוונטיים לנושא הזה צריכים לדעת שאנחנו פה בשביל הציבור, במיוחד הוועדות שקשורות לילדים שלנו וצריכות לשרת, לדאוג לילדים שלנו ולעבוד לפי הכלים שיש להן של פיקוח, לא מגחמה של הממשלה. רובכם יודעים שאני מטפל בנושא הזה מעל ארבע שנים, כמעט מהרגע שנבחרתי לכנסת, מאז פרשת כרמל מעודה, כדי להבין למה בעצם זה קורה. גיליתי דברים מאוד מזעזעים על הפיקוח, על המצלמות, על הענישה הבלתי נסבלת שהייתה לפני ארבע שנים, אם זה עבודות שירות, קנסות ומאסר על תנאי. הכרתי את החבר'ה הנפלאים ממטה המאבק שעושים עבודת קודש, שמלווים את ההורים ואת הילדים ועוזרים להם בכל דבר אפשרי. זו מלחמה עיקשת מול המשטרה ומול הפרקליטות. ביחד אנחנו משתפים פעולה. כל פעם הם שולחים לי כל מיני הקלטות מהתעללויות שיש בגני ילדים. זה פשוט מזעזע, זה פשוט שורף כל פעם מחדש לשמוע על ילד שעובר התעללויות קשות. זאת הזדמנות להודות לכם,

על כל העבודה החשובה שאתם עושים. קיימנו פה במהלך ארבע שנים אין ספור דיונים מול המשטרה ומול הפרקליטות על כל מיני ליקויים שהיו. אני שמח שדי התקדמנו ושאנחנו, המשטרה והפרקליטות נמצאים היום במקום אחר. יש פה תזכיר של הפרקליט שבאמת מחמיר את היחס. אחרי שהעברנו את החוק של החמרת ענישה, ואני רואה שמזכירים את זה בגזרי דין ואותן גננות נכנסות לשנים ארוכות כפי שצריך להיות, אנחנו מעבירים מחר בקריאה שנייה ושלישית את מניעת עיסוק, מה שאומר שמי שהתעללה בחסר ישע לא תוכל יותר להתקרב לחסרי ישע, אם זה קטינים או קשישים. המשוכה הנוספת שלנו זה המצלמות שקיימות היום בגילאי לידה עד שלוש, לא בגילאי שלוש עד שש, שזה החוק שאני רוצה לקדם. החוק מדבר על זה שלגבי לידה עד שלוש נאפשר און ליין ובשלוש עד שש נכניס את המצלמות. אני אקריא עכשיו תקציר קטן ממסמך שהכינו לנו מרכז המחקר של הכנסת. "זינוק של 140% בפתיחת התיקים במשטרה בשנה האחרונה. בין השנים 2018-2022 נפתחו כ-298 תיקים בגילאי לידה עד שלוש וכ-338 תיקים בגילאי שלוש עד חמש - יותר תיקים בגני הילדים מאשר במעונות. שיעור התיקים שנסגר בין 2018 ל-2022 כפול בגילאי שלוש עד חמש, 66%, לעומת לידה עד שלוש שזה 33%. עם התקדמות השנים רואים צניחה בסגירת התיקים בגילאי לידה עד שלוש בשל השימוש בחוק המצלמות. בשנת 2022 נסגרו רק 6% מהתיקים, לעומת 38% בגילאי שלוש עד חמש. בשנים 2018 עד 2022, בגילאי שלוש עד חמש, נסגרו 172 תיקים בשל חוסר ראיות מתוך 217 שנסגרו, כ-80% מהתיקים, עם כמות תיקים יציבה שלא משתנה בין השנים.

ישנה ירידה בגילאי לידה עד שלוש בכמות התיקים שנסגרים מחוסר ראיות בשל השימוש בחוק המצלמות. זינוק בהגשת כתבי אישום בגילאי לידה עד שלוש. בשנת 2022 הוגשו כ-54 כתבי אישום, לעומת ארבעה כתבי אישום בלבד בגילאי שלוש עד חמש. הפער נוצר,

בשל יישום חוק המצלמות שמאפשר לפרקליטות תשתית ראייתית להגשת כתב אישום". לכולם ברור שכשאין מצלמות אין ראיות. מילה של ילד לא מספיקה בבית משפט. איפה שהיו מצלמות היו ראיות ואפשר להגיש כתבי אישום. רוב הגננות ורוב הסייעות עושות עבודת קודש, עבודה מדהימה, עבודה הכי חשובה בלשמור על הילדים שלנו. הן עושות את זה בצורה יוצאת מן הכלל, באמת להסיר את הכובע. אנחנו פה בשביל לטפל באותן אלו שלקחו את מקום העבודה, שלקחו את היקרים לנו מכל ששמנו אצלן ופשוט עושות להם דברים מפלצתיים. אנחנו רוצים להילחם בתופעה הזאת, אנחנו רוצים ליצור הרתעה, אנחנו רוצים למנוע שמקרים כאלה לא יחזרו. מי שעושה את זה צריכה לשלם את המחיר הכבד ביותר. בשביל למנוע את זה, והוכח שמצלמות מגיל לידה עד שלוש זה דבר שעובד, אנחנו רוצים להכניס מצלמות גם לגילאי שלוש עד שש. חמש שנים המצלמות האלו לא הוכיחו את עצמן. בשלוש עד שש אין מצלמות. נכון, אתה רוצה לשים בשלוש עד שש, שזה לחזור על אותה טעות כי משטרת ישראל תבוא ותגיד כמה קשה לה לבדוק. זה אצבע מאשימה כלפי משרד החינוך. אין אצבע מאשימה. אני פה בשביל לשמור על הילדים כדי שלא יקרו מקרים כאלה. אין שום עניין של פרטיות. מי שאין לו מה להסתיר לא צריך לפחד ממצלמה, זה רק יכול לחזק אותו. מה הצעת החוק אומרת? הצעת החוק מבקשת לבטל את האיסור על הצבת מצלמות און ליין, לאפשר לבעלת מעון המעוניינת בכך להציב מצלמות און ליין שיעמדו לרשות ההורים בלבד. ההצבה אינה מחייבת, היא מאפשרת. במידה ובעלת מעון אינה רוצה להציב מצלמות און ליין, היא תוכל לאפשר לנציגות מהורי הפעוטות לדגום את המצלמות הקיימות, המצלמות במעגל סגור, אחת ל-30 יום. מוצע כי הצילומים במצלמות הקיימות, המצלמות במעגל סגור, יישמרו ל-60 יום. מוצע להחיל את חובת התקנת המצלמות הקיימות במעגל סגור על גני ילדים בגילאי שלוש עד שש. אלה המספרים שמוכיחים בצורה הכי חדה וברורה שהמצלמות מסייעות. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בקשה. תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני רוצה לחזק אותך גם על מה שאמרת בהתחלה וגם על זה שאתה מקיים ישיבה בוועדה שאתה לא אמור לקיים אותה בה. אם מנסים לבטל לנו - - ביטלו. אם הממשלה מנסה להתערב בצורה לא ראויה בעבודת הכנסת, התפקיד שלנו הוא להזכיר לה את תפקידו של כל אחד, במיוחד בנושא הספציפי הזה. אין ספק שרוב הגננות עושות עבודת קודש, הן שומרות על הילדים שלנו, מחנכות אותם, דואגות להם. יש המון המון הערכה לעבודה הכל כך קשה הזאת והלא מתגמלת. אני בכנסת הקודמת הגשתי הצעת חוק שתדבר על התקנת מצלמות לשם פיקוח והגנה בחינוך המיוחד. אני חושב שבחינוך המיוחד יש הרבה ילדים שגם אם הם נפגעים הם לא יודעים לבטא את עצמם, הם לא יודעים להבין את סוג הפגיעה ומה הפגיעה. מצאנו בדיונים שעשינו אפשרות להחריג מוסדות ששר החינוך חושב שיש סיבה מוצדקת, או מוסדות ש-70% מההורים מתנגדים להצבת המצלמות. אפשר למצוא את הדרכים לאזן בין הדברים, אבל לא להגיד שלא יהיו מצלמות במקומות שבהם יכולים לפגוע ביקר לנו, או להגיד שטענות הפרטיות ימנעו מאיתנו להגן על הילדים שלנו. אני תומך בהצעה הכללית שלך ואשמח אם נוכל לשלב אותה עם ההצעה לגבי החינוך המיוחד ששם פשוט קיבלנו המון המון פניות מהורים שאומרים שהם לא יכולים לדעת מה קרה לילד שלהם,

כל מה שאנחנו, האופוזיציה, יכולים לעזור, לקדם ולזרז נעשה. אין פוליטיקה בנוגע לילדים שלנו, יש רק מה שטוב להם. את החוק שאנחנו מעבירים מחר בקריאה שנייה ושלישית אני עושה יחד עם רון כץ, מה שמוכיח שבנושא הזה אין אופוזיציה ואין קואליציה. יושב ראש הוועדה לזכויות הילד אלי דלל, בקשה. כיושב ראש הוועדה היה לי חשוב שזה יהיה בוועדה לזכויות הילד, אבל מאחר והבנתי ששר החינוך לא יהיה דחינו את זה לשבוע הבא. אין לי בעיה שזה יהיה בוועדה הזאת, הנושא מאוד מאוד חשוב. אני בעד הילדים שלנו. מכיוון שללא מצלמות אנחנו רואים שיש קושי עם הנושא הזה, אני בעד שיהיו מצלמות בגילאי שלוש עד שש. חבר הכנסת רון כץ, בקשה. אני רוצה להודות לך באופן אישי. לא כולם יודעים שאת הדרך הזו התחלתי יחד עם חבר הכנסת אופיר כץ עוד בתקופה שהייתי סגן ראש עיר והוא היה חבר כנסת. מאז כל אחד במסלול החיים שלו עבר דרך על מנת לראות איך מצליחים לעשות את זה, עד שבסופו של דבר רצה הגורל ויש לנו את האפשרות לעשות את זה יחד.

לא חושב שגננות פועלות בעבודה שהן עושות, שהיא חצי שליחות, בשביל לפגוע בילדים, אבל יש יותר מידי מקרים שאנחנו לא יודעים מה קורה בגנים. אני מבין את ההתנגדות, אני מבין את הדרישה לפרטיות, וגם במהלך השנים עברתי הרבה מאוד דיונים בנושא הזה, אבל מה שאז היה חסר לי וגם חסר לי היום זה לבוא עם פתרון. הכי קל להגיד: "לא, אנחנו לא מוכנים, נשבית את המערכת",

אני יכול לומר לכם שכשאצלנו עשינו פיילוט ושמנו מצלמות, השביתו והורידו את המצלמות. אני מצפה ליום שיבואו ויגידו: "אוקי, אנחנו מבינים שיש בעיה - יש בעיה בכוח אדם, יש בעיה עם גננות וסייעות שמתחלפות". יש הרבה מאוד משתנים שאנחנו לא יודעים ב-100% מה קורה שם, אבל יש לנו ספק סביר שאולי קורה שם משהו. מדובר בסופו של דבר בילדים שלנו, בדבר הכי חשוב שיש לכל אחד שיושב סביב השולחן הזה. גם לאותן גננות, סייעות וצוותי חינוך יש ילדים שהם שולחים לגנים והיו רוצים לדעת בוודאות מה קורה שם. אני באמת לא מבין מה מפריעה המצלמה הזאת. כשנכנסתי לתפקיד שלי הדבר הראשון ששמתי זה מצלמה במשרד כי מה יש לי כבר להסתיר. אני רוצה שידעו בכל מקום שאני נמצא בו מה קורה. בכל פינה בכנסת הכל משודר ואין רע בזה, הכל בסדר. אם צריך להגן מבחינת פרטיות על דברים מסוימים - בשביל זה יש צוותים מקצועיים שידעו לעשות את העבודה הזאת. לבוא ולומר בצורה גורפת "אנחנו לא מוכנים" זה לא יעלה על הדעת, לא משנה מי מתנגד. או שנמצא פתרון מוסכם ביחד, או שזה יעבור כמו שהוא. גם לגבי החמרת ענישה שחוקקתי אמרו שאין סיכוי שאני אקבל את זה. אמנם זה לקח שנתיים, אבל היינו נחושים, העברנו את זה והיום החוק מוזכר בפסקי דין. זה עשה מהפך גדול והרבה דברים טובים. אלונה דניאל, מטה המאבק למען הילדים, בקשה. לפני חצי שעה קיבלתי הודעה מאימא "את לא מאמינה, השופט לא קיבל את עסקת הטיעון שסגרו עם הנאשם, הוא החמיר את הענישה". הנאשם, גנן מראשון לציון בגן תקשורת של משרד החינוך לילדים בני שלוש עד שש, הכה, משך בשיער, חנק, סטר, זרק על פחי אשפה ילדים. לשמחתנו היו שם אנשי צוות שהיה להם מצפון, שבאמת דאגו לילדים ודיווחו והעידו כי הילדים לא יכלו להעיד. הפרקליטות סגרה איתו עסקת טיעון של תשעה חודשי עבודות שירות. השופט כתב כך: "הנאשם ראוי לענישה מחמירה ביותר, לפחות באמצע מתחם הענישה. לא מצאתי כל הנמקה של ממש המובילה לאימוץ הסדר טיעון כה מקל. איני מקבל את עמדת הצדדים להסדר הטיעון. אין כל הגנה על קטינים חסרי ישע, במיוחד קטינים חסרי ישע בעלי מוגבלות הנפגעים מנחת זרועו של הנאשם העומד לדיון בפניי, בהטלת תשעה חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות", והוא שלח אותו ל-15 חודשי מאסר בפועל. אם היו מצלמות באותו גן אותו גנן היה מצטרף לכל אלה ששלחנו לאגף בנווה תרצה. אני די המומה מהאירוע שאנחנו נמצאים בו. אני כל כך מעריכה את המאבק שלך, אופיר, אין לי מילים להביע את זה. אני יודעת מה אתה סופג, וגם ברור לי מה המחירים שאתה משלם על זה שאתה שם את הראש שלך עכשיו למען הילדים. במקום שהאנשים שאמונים על הילדים שלנו ישבו פה, יקשיבו לנו ויתנו לנו תשובות - הם מחרימים אותנו. שר החינוך במדינת ישראל מחרים הורים וילדים. הוא מצטרף בזה ליושבת ראש ההסתדרות שמחרימה הורים וילדים. יותר משנה התחננו להיפגש איתה. פנינו אליה מיוני שנה שעברה, אבל לא רק שהיא סירבה להיפגש, היא גם מתראיינת בתקשורת ומצהירה בגאווה שהיא סירבה להיפגש ולא תיפגש איתנו. אין יום שאני לא פונה לשר החינוך, מציפה בפניו את כל הפרשות, את כל האירועים, אבל יש התעלמות מוחלטת. אף אחד לא היה מוכן להקשיב, אפילו לא לקיים פגישה בסיסית. תקשיבו שנייה למה שנגיד, תראו אם לכם יש פתרונות, כדי שלא נגיע למשבר הזה. איך אפשר להאמין במערכת כזאת שלא מוכנה אפילו להקשיב לנו? ב-219 ימי לימוד הוגשו 105 תלונות במשטרה על גני עירייה. אנחנו אמורים לקבל את העובדה שצוותים שחשודים כאלימים מסתובבים במערכת? מה אומרים לנו? כדי שיהיה גן פתוח וההורים יוכלו ללכת לעבוד ולשלם מיסים אתם צריכים לקבל מאות גנים שיכולים להיות בהם אנשים אלימים, יכול להיות שלא. אם אין לכם פתרונות חוץ מהכחשת המציאות, בואו ותסתכלו להורי המדינה בעיניים ותגידו: "אין לנו איך לספק גם גנים פתוחים וגם גנים מוגנים. אנחנו לא יודעים לדאוג שיהיה גם טוב לגננות וגם טוב לילדים, כשמי שישלם את המחיר זה הילדים שלכם". תודו שנכשלתם, פשוט נכשלתם. פעם אחר פעם אתם מחשיבים אותנו כטיפשים שקונים את הספינים האלה. אני כבר מכירה שזה הולך פה במלחמות ייאוש והתשה, אבל אנחנו לא נתקפל, אנחנו לא נתייאש, ואני מדברת מגרונם של אלפי פעוטות וילדים שלא יכולים לזעוק. אני ממש מתרגשת מזה שיש פה אנשים שהבינו שצריך להגיע לכאן, מזה שאנחנו ביחד ואנחנו לא אויבים כמו שרוצים להציג אותנו. אני מבטיחה מפה לשר החינוך, מצלמות יהיו,

וכשיתגלה בהם כל מה שאתם כל כך מפחדים שאנחנו נראה, זה יהיה רשום על המשמרת שלו לדיראון עולם. אל תספרו לנו על הורים אלימים וילדים אלימים כשבעלי הכוח נוהגים בכזה חוסר הגינות. לא רק שהם לא מוכנים לשמוע, הם גם פותחים קבוצות שבהן הם קוראים לנו הורים משוגעים, משועממים. הם קוראים להורים נפגעי עבירה הורים שהזניחו את הילדים שלהם. אין תחתית שלא ירדו אליה כבר. איך הגעתם לתפקידים האלה? איך אפשר להיות בתפקיד כזה ולישון בשקט בלילה? איך אתם אחראים על ילדים שיכול להיות שסופגים ועוברים התעללות ואתם שותקים? שלא יגידו שהם לא יודעים, כי אני יודעת שהם יודעים. המפקחות יודעות טוב מאוד שאין להן שום כלים לפקח על המוגנות בגני עירייה, כי הפיקוח בגני עירייה הוא פיקוח פדגוגי. כל הורה במדינה יעדיף את שלמות הגוף והנפש של הילד הרבה לפני המערך הפדגוגי. לא מעניין אותי אם הבת שלי למדה על עונות השנה או למדה מספרים וצבעים, אני רוצה לקבל אותה בריאה כמו ששלחתי אותה בבוקר. כל יומיים שאתם מבזבזים במשחקים פוליטיים על גב הילדים זו עוד תלונה במשטרה שסביר ותיסגר בגלל חוסר ראיות, ואת הביזיון הזה אנחנו לא נשכח לכם ולא נסלח לכם. תודה. י.ח, קראתי את הפוסט שלך קורע הלב. זה באמת מסוג הדברים שאנחנו רוצים למנוע שלא יקרו לילדים. אנחנו רוצים לחזק אותך, זה לא פשוט לשתף ולפרוק מטען כזה כבד של כל כך הרבה שנים. אתה מסייע ותורם לכך שמה שקרה לך לא יקרה לילדים נוספים, לכן תודה לך.

תודה גם לך על כל הדברים שאתם עושים בשבילי ובשביל הילדים האלה.

לפני 17 שנים הייתי בגן שבו במשך חצי שנה עברתי גיהינום ששום ילד בחיים שלו לא אמור לעבור, ששום הורה לא צריך לעבור. אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם פה מקדמים את הדבר הזה כדי שילדים בעתיד לא יצטרכו לעבור את הדברים שאני עברתי בחיים שלי. אני 14 שנה הייתי פוסט טראומטי, 14 שנה הייתי עם סיוטים, 14 שנה התמודדתי עם משהו ששום בן אדם לא אמור לעבור. יפה בן דוד ויואב קיש משחקים משחקים כאילו הם ילדים בבית ספר שעושים עלינו חרם. הם מתייחסים אלינו כאילו אנחנו כלום, הם מתייחסים אלי, שאני 17 שנה סובל, כאילו אני כלום, הם מתייחסים לאנשים שיותר מ-30 שנה סובלים כאילו הם כלום. מסתכלים עלי וקוראים לי פופוליסט. יפה בן דוד הולכת ומתראיינת בכתבה כאילו אנחנו חייבים לה משהו.

היא קוראת לאימא שלי פופוליסטית, היא קוראת לאלונה פופוליסטית. אני פופוליסט? במקום לבוא ולדבר איתי, להראות את הצד שלה ולהראות מי היא, היא בחרה להתעלם, היא בחרה לברוח ובחרה להתחבא מאחורי גב של תקשורת. אם היא הייתה פה הייתי אומר לה טוב טוב מה אני חושב. אני חושב שהיא אישה פחדנית. היא קוראת לאנשים כמוני פופוליסטים רק בגלל שאנחנו לא מפחדים לבוא ולדבר. אני לפני 17 שנה עברתי גיהינום ששום בן אדם לא אמור לעבור. אני לפני 17 שנה חטפתי מכות שילד לא אמור לעבור, הטביעו אותי באמבטיה, סתמו את הפה והאכילו אותי תוך כדי שזורקים אותי על הרצפה. אף אחד לא בא ועזר לי. המשטרה אמרה שבגלל חוסר ראיות אי אפשר לפתוח תיק. אותה גננת שאתמול דיברתי איתה בטלפון, אמרה לי: "אני לא מכירה אותך, אני לא יודעת מי ההורים שלך, אני לא יודעת על המקרה שלך". שאלתי אותה מה עם אותם שלושה ילדים שהיו איתי בגן וחוו את אותם דברים שאני חוויתי, אם היא זוכרת אותם, אם היא זוכרת את הסייעת שהתעללה בי במשך חצי שנה כשהיא לא הייתה בגן כי היא העדיפה לעשות קניות בשוק במקום להיות במקום שהיא הייתה אמורה להיות בו. אותה גננת הפקירה 20 ילדים, 30 ילדים כל שנה במשך 16 שנה, עד שאישה אחת אמיצה הגיעה לגן וראתה שהילד שלה סובל מהתעללות, אותה התעללות שאני עברתי לפני 17 שנה. אותה גננת לא עמדה לדין כי היא לא התעללה, ואני מכבד אותה על זה שהיא לא התעללה, אבל במשך 17 שנה היא ידעה ולא עשתה כלום, חוץ מלפטר את הגננות ולהמשיך לפעול כמו שהיא פעלה. מה אותה גננת עושה היום? היא תובעת הורים שיש להם את הכוח לצאת עליה, היא תובעת את המערכת וזורקת על כולנו זין ענק, ואני מצטער שהייתי צריך להגיד את הדבר הזה כי זה באמת לא מכבד את המקום שאני נמצא בו כרגע. יואב קיש ויפה בן דוד, אתם האנשים שאמורים להגן עלינו. איפה אתם? הדבר היחיד שאתם יודעים לעשות זה לשבות ולא לעשות כלום. להגן עלינו אתם לא יכולים. הדבר היחיד שיפה בן דוד עושה כרגע זה לשחק משחקים עם עצמה, לשחק משחקים עם יואב קיש. בדיוק לפני שעתיים הייתה לי שיחה עם מישהו בקפיטריה שסיפר לי שמערכת החינוך תחת יואב קיש מתנהלת כמו צבא, שהוא לא מתעסק בשום דבר שקשור לחינוך, שהוא מפקיר אותנו. כל דקה שעוברת הוא ממשיך להפקיר אותנו. הוא ויפה בן דוד ביחד ממשיכים להפקיר אותנו. אם 17 שנה מפקירים אותי, מי יודע כמה זמן מפקירים ילדים אחרים. ילדים באותו גן ממשיכים להיות מופקרים רק כי יואב קיש ויפה בן דוד מפקירים אותם. אני לפני שנה דיברתי עם שרת החינוך הקודמת אחרי שעשיתי עבודה באזרחות על מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב. לא הגעתי איתה למצב שאפשר לשפר את המצב, אבל בערבה הדרומית הצלחתי לשפר את הדברים כי עבדתי, כי עשיתי, שזה משהו שאני לא יכול להגיד על יואב קיש ועל יפה בן דוד. במקום לדבר איתנו ולעשות משהו שיציל את הילדים הבאים, הם משחקים משחקים ומחרימים אותנו כאילו אנחנו בבית ספר. תודה רבה. אנחנו מחזקים אותך, אנחנו איתך. אנחנו פה בשביל לתקן את הליקויים, לתקן את העוולות, אבל מה לעשות שהדברים לא באים בקלות, שזה מצריך מאיתנו עבודה קשה, נחישות. הוכחנו שאנחנו יודעים לעשות את זה ומבטיח לך שנעשה את זה.

נ.ג: אני רוצה לשתף אתכם בחוויה אישית שעברנו. הייתי מההורים האלה שאמרו "לי זה לא יקרה, לא יכול להיות". גן עם מוניטין של 30 שנה, גן בעיר קטנה יחסית שאמורים לדעת בה הכל ולא יודעים בה הכל. במהלך חצי שנה שלחתי את הילדה שלי לתא ייסורים בלתי נסבל ולא היה יום שהיא לא הייתה חוזרת עם סימנים. הילדה שלי, שהיום היא בת שנתיים וארבעה חודשים, עברה כבר שלוש מסגרות. בגן אחד תפסנו את הגננות שותות אלכוהול באמצע העבודה, בגן שני, שהיה גן חמישה כוכבים, קשרו ילד אוטיסט או ילד עם פוסט טראומה לכיסא ולצערי לא היו שם מצלמות. הגננת מאותו, פתחה גן משלה. אנחנו הוצאנו בזמן את הילדה משם. המשטרה טאטאה את כל הסיפור כך שאנחנו לא יודעים מה קורה עם זה היום. החלטנו ללכת על בטוח, לשלוח את הילדה לגן עם 30 שנה מוניטין, שם מכובד בעיר שלנו, שילדים שהיו אצלה שולחים היום את הילדים שלהם אליה. היו מותקנות אצלה מצלמות בגן, אבל הפיקוח של העיר שהגיע לגן היה נותן לגננת כיף וממשיך את היום שלו כרגיל לגן אחר. כל יום במשך חצי שנה הילדה הייתה מקבלת בוקסים, שריטות, יש לה צלקות בגוף. היו שמים אותה בחדר חושך עם מסכה מהסרט "צעקה". היו שם דברים מזעזעים שאני לא רוצה להעלות אותם כרגע כי אני חייב להיות חד וברור. אני לא יודע מי מתנגד, אם הגברת יפה בן דוד, כי אין לי טלוויזיה בבית,

אני פה כדי להבין למה יש התנגדות. אין היום מקום אחד בעולם, חוץ משירותים ומעלית,

אם אני היום פותח עסק אני חייב מצלמות בעסק כדי לשמוע מה העובדים שלי מדברים, כדי לשמוע מה הלקוחות מדברים, כדי להבין מה קורה לי בעסק. אם יש לגננות משהו פרטי, צריך שיהיה להן חדר גננות כמו שיש למורים בבית ספר. כל העניין פה זה כסף שאני לא מבין למה לא משקיעים אותו במקום שצריך. האנשים שמתנגדים, שיהיה לכם המון בהצלחה, אבל אני חושב שזה סתם. עוד נושא שחייבים לגעת בו זה הפיקוח עצמו, שזה מאוד מאוד חשוב. היום התקשרה אלי אימא, ואני לא יכול לציין שמות, שאחרי שהיא שמה את הילדה שלה במסגרת חדשה היא עלתה על משהו שקורה. לפני שהיא התקשרה למנהלת או לסייעות היא פנתה לפיקוח, רק המפקח לא עשה כלום עם זה. היא העלתה טענה על כך שמדברים לא יפה, שמקללים, שצריך לבדוק לפני שיתגלה עוד מקרה. בעוד אנחנו מדברים יש עוד מקרה אלימות, ומחר יהיה עוד אחד. את הדברים שאנחנו יכולים לשלוט בהם תשחררו. אף אחד לא יעקוב אחרי הגננות, הן לא מעניינות אף אחד, אבל הן חייבות להיות מפוקחות כשאנחנו שולחים את הדבר הכי חשוב שיש לנו בחיים. אני אתן את החיים שלי בשביל הילדה שלי. אני במהלך חצי שנה הייתי שולח אותה להתעללות בגלל שלא היו מפקחים. אמנם יש שם מצלמות, אבל זה לא עוזר. צריך להיות פיקוח, כי יכולה לבוא גננת במצב רוח רע ולהוציא את זה על הילדים רק בגלל שביום מסוים יש לה עיקול כי היא שכחה לשלם דוח. אנחנו חייבים לשים את הרשתות האלו כדי לדעת מה קורה בגנים. חצי שנה של התעללות יכולה הייתה להסתיים ביום אחד שבו המפקח היה רואה את זה. גננות שיש להן בעיה של התקנת מצלמות ואומרות שזו פגיעה בפרטיות יכולות לבוא ולעבוד במשהו אחר, לא בגן. לגננות חדשות שיבואו ויפתחו גנים חדשים זה כבר ייכנס כנורמה. עוד שנתיים, שלוש אף אחד כבר לא יזכור שדנו על זה, זה יהיה כנורמה, זה יהיה כחוק,

היום אין לי בעיה לפתוח גן, לא משנה מי אני ומה אני יודע על ילדים. רוב הגנים היום הם בייביסיטר כי הגננות יושבות כל היום בטלפון. איפה הסייעות? איפה שיטות החינוך? הילדים מגיעים לגן כמו ספוג ויוצאים סמרטוטים. אם למישהו זה לא ברור, אם למישהו פה אין ילדים והוא לא מבין על מה אני מדבר, אני לא יודע להבהיר את זה בצורה אחרת. היום הילדה שלי עם צלקות מתחת לבית השחי, ברגליים, בגב, בטוסיק, בפנים, זה פשוט מזעזע. כל פעם אומרים "זה בגלל הילד שההורים שלו לא מחנכים טוב, זה בגלל הילד שדחף, שזרק". אתה לא באמת רוצה לחשוב שמי שאתה שולח לה את הילד זה מה שהיא עושה לו. הילדים האלה לא עשו כלום, לא מגיע להם את זה. חבר הכנסת אופיר כץ, העבודה שאתה עושה היא מבורכת. אם יש מישהו שרוצה לשים לנו מקלות הוא מוזמן, אבל אנחנו נחליף גלגלים, נעשה מה שצריך. אני מזמין את כל מי שרוצה להירתם. אני לא מאמין שדבר כזה לא יעבור. בכל מקרה, חברים, אני מאחל לכולם בהצלחה. אלונה, תודה רבה לך, ותודה לכל

הכי חשוב זה שאני אימא לשני ילדים שאני מוסרת לידי מערכת החינוך. הגעתי לכאן בתור אימא שרוצה לעמוד על זכות ילדיה לביטחון במסגרת החינוכית. לילדים בגילאי טרום טרום חובה וטרום חובה יש קושי לבטא את עצמם, הם נוטים לקבל מציאות אלימה כשאנחנו,

הם אלה שמלווים אותם לזרועותיהן של הגננות והסייעות. הסיפור שלנו קרה בגן עירייה טרום חובה בחולון שהיו לו הרבה מאוד המלצות. זאת הייתה שנתו הראשונה של הבן שלי בגן עירייה, הוא עוד לא ידע את השפה העברית. טרם עלייתו לגן העירייה הוא היה בגן פרטי עם מצלמות. אף פעם לא קיבלתי תלונה מהגננת על התנהגותו. כשהעברתי אותו לגן עירייה סמכתי בעיניים עצומות על הגננת. גם כשהיא התקשרה ואמרה שאני אקח את הילד דחוף לטיפול פסיכיאטרי כך עשיתי. איך מילד רגיל עם שמחת חיים הוא הפך לילד שאובחן עם בעיות הסתגלות וחרדה? אחרי טיפולים רגשיים שהוא עבר הוא סיפר שהגננת ביחד עם הצוות החינוכי היו כל הזמן צועקות עליו ומתעמרות בו. כשכולם היו יוצאים לגינה הן לא היו מרשות לו ומענישות אותו. לא הרשו לו להשתתף בימי הולדת בגן, ואת זה אני יודעת כי לא ראיתי אותו בתמונות. כששאלתי את הגננת איפה הבן שלי, היא ענתה לי: "הוא הרגיש מוצף, הוא הלך לנוח בממ"ד". לימים הסתבר שהן היו נועלות אותו בממ"ד כעונש כדי שלא יפריע להן. הילד שלי הראה לי על גופו ועל בובה כיצד הגננות היו מרביצות לו, וכל העדות הזאת תואמת לעדויות מילדים נוספים שגם להם היא הייתה מרביצה והייתה נועלת בממ"ד ולכן עזבו את הגן באמצע השנה. משגיליתי את מופע האימים שהתרחש בגן בזכות הקלטות של אימא אמיצה שבנה גם סבל מהתעמרות מצד הגננות, הגשנו תלונה במשטרה. החקירה עדיין נמשכת בשל הקושי הראיתי כתוצאה מהעדר מצלמות בגן. כמובן שמיד פניתי לעירייה וגוללתי בפניהם את הסיפור המזעזע של בני, את ההתעללות הפיזית והנפשית שהוא עבר, אבל תשובתם הייתה: "אנו מבקשים להתעלם מהתלונה שלך על התעללות שכן זה קורה רק בגנים פרטיים, לא בגני עירייה". האמנם? בשנה החולפת עזבו מספר מכובד של ילדים את הגן המדובר בחולון, אך מינהל החינוך בעירייה עוצם עיניים ואף לא מזמן העניק לגננת תעודת הוקרה על פעילותה למען איכות הסביבה. האם זה הוא מדד לגננת טובה? אף אחד לא טרח לבדוק מה באמת קורה בגן כשילדים עוזבים והוריהם מתלוננים על התעללות. אם היו מצלמות בגן, גם אם רק לצורך פיקוח של גורם חיצוני בלתי תלוי, הילדים שלנו היו גדלים לעולם בטוח בהרבה יותר. הילד שלי מצולק נפשית למשך כל חייו בעקבות הטראומה שעבר, הוא היה מתעורר בלילה בצרחות. כולנו התכנסנו פה למען שאר הילדים שעוד יכולים להינצל, אנחנו יכולים לתת להם ילדות בטוחה ושמחה. אני יכולה לבקש רק שיכבו את המצלמות?

בטח. ישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת לפרוטוקול, וגם שידור הישיבה יפורסם באתר האינטרנט של הכנסת. ככל שיעלו עניינים הנוגעים לקטינות וקטינים שיש

שעברו הטרדה מינית

פגיעה מינית, עבירת אלימות או עבירה של התעללות שהילד עבר שיש בו לייחס להם עבירה או מקשר אותם לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטרי והשגחה של עובד סוציאלי, להתאבדות או להליך פלילי המתנהל בבית המשפט,

לכן הם לא יצולמו,

ליום שבו החוקרת שחקרה את הילדה שלי

לא צריך לצאת מתוך הנחה שילד בגיל שלוש עד שש אמור לספר הכל להורה שלו, כי זה לא באמת קורה.

לא הכרתי את הילדה הזאת ככה.

אבל המקרים שקורים אנחנו לא רוצים

כשהתחילו לחוקק את חוק הפיקוח ואת חוק

אנחנו יודעים שיש בעיה שצריך למגר וצריך

אני רוצה למנוע את התופעה. המצלמות עצמן עוזרות לבוא,

להרשיע את אותה אחת, אבל בנוסף צריכים להתעסק גם במניעה, שזה הדבר היחידי שלא

יאפשרו להורים לצפות בצוות איך הוא עובד, כי לפעמים יש מטלות נוספות שלא כל היום אפשר להשגיח על הצוות.

לראות אם יש דברים שצריך לעצור אותם בזמן, כמו אם יש מישהי שהיא חסרת סבלנות. יכולה להיות מטפלת שעברה דבר מאוד מאוד קשה יום לפני ואז מגיעה חסרת סבלנות

אם זה עובד זו תהיה בשורה גדולה ונוכל להתמודד עם ההיקף הזה. נכון להיום יש הרבה הרבה תיקים שממתינים בגלל מחסור בכוח אדם. החוק שחוקק לא הביא איתו תקינה של כוח אדם. גם אם הוא היה מביא

אני לא בטוחה שהיינו מצליחים לאייש דווקא במקומות האלה. יחידות החקירה,

בלידה עד שלוש לא כולם בהכשרה,

וגם הפרופסור לא מנוע מלהתעלל, במיוחד בפעוטות ובילדים. הפרופסיה לא מונעת התעללות, היא כלי עזר.

אנשי

אני עושה זומים של הדרכה, אבל זה לא התפקיד שלי.

וענקיים שהולכים להיררכיה של הפיקוח, לכל מיני הגדרות

אם תקראו את המהפכה החוקתית ועוד דברים, תבינו שהזכות לחינוך היא מאוד מאוד משמעותית. בזה שהיא נעדרת יש המון לקונות.

מצלמה רק מתעדת אירוע, היא לא מונעת אלימות, וזה הוכח בכל

והיום כשאני רואה שהן לא מקבלות עבודות שירות אלא שבע ושמונה שנים אני מבין שלא תמיד המחקרים פוגעים למה שאנחנו צריכים לעשות

י.ח: לא לבדוק בכלל, זה מה שאת מציעה? אנחנו דורשות שיעשו טיפול שורש, שהמדינה לא תמכור אותנו במצלמות. מדינת ישראל צריכה לקחת אחריות. חמש שנים לקחתם מהחיים שלנו ומהילדים שלנו בזה שהבאתם רק מצלמות. זה לא יכול להיות רק מצלמות. אנחנו צריכים שמדינת ישראל תקבל אחריות כך שלא כל אחד יוכל לפתוח גן, שלא כל אחת תוכל

למגר אותה זה אומר להרחיב את הפיקוח הזה מגיל לידה עד גיל שמונה,

כמו שלא כל אחד יכול להיות נהג אוטובוס, כך גם לא כל אחד יכול להיכנס לגן ילדים. אותו אבא שפתח את הקבוצות האלו שעכשיו

אני מתנגדת למשהו שלא ייתן פתרון.

ומ-26 קורבנות היינו יורדים לשניים, שלושה או ארבעה קורבנות. אי אפשר להגיד שמצלמות און ליין לא יכולות למנוע את הדברים האלה. מצלמות און ליין יכולות למנוע הרבה חקירות של גננות,

המצלמות האלו לא רק מגינות על הילדים,

כי יש המון פניות והמון תלונות שווא.

הן פתאום מחליטות לייצר התעללויות, ואנחנו רואים

אנחנו מפוקחים בחמש השנים האחרונות, אנחנו עומדים עם צ'ק ליסט לא פחות טוב ממשרד החינוך. אנחנו לא בייביסיטר, אנחנו חבים בחוק הפיקוח. מדינת ישראל לקחה אחריות, מדינת ישראל העבירה את חוק הפיקוח ותקנותיו.

בקורסי עזרה ראשונה, בהדרכות, במדריכות חינוכיות.

אני מתביישת ששר החינוך לא יושב פה ונותן את הדין. לילדים האלה מגיעה הגנה רחבה. כשמתקשרת אלי מישהי ואומרת שלקחו לה את המצלמות,

בלילה.

אבל אם אני שומעת שנייה של שקט בין התשובה שלה לשאלה שלי, תאמינו לי שהלב שלי כבר בתחתונים.

אבל צריך שתהיה הרחבה ל-60 יום כי 30 יום זה לא

הילדים לא יודעים לאיזו גננת יש תואר או אין תואר, וגם ההורים לא יודעים למי יש תואר או אין תואר. התואר צריך לקבל את המקום שלו, אבל גם על גננות עם תואר בגני עירייה יש תלונות ולנו אין

אבל אנחנו לא חיים שם. אנחנו חיים במדינה הזאת עם השרים שיושבים בה, עם

כל מי ששומע אותנו מוזמן לפנות אלינו ולקבל את הליווי שהוא זקוק לו. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל הגורמים - המשטרה,

הרווחה, משרד

התוצאה של כל המקרים הקשים שאנחנו שומעים עליהם מלמדת אותנו שלפעמים עד שהתעללות נחשפת יכולים לעבור חודשים רבים של זוועות. צריך למצוא את הדרך למנוע את המקרים האלה, אין ספק

יחסים תקינה בין המחנכות לבין ההורים והילדים, שיאפשר לכולם להתנהל באופן הגיוני בגן כך שהמחנכות יוכלו לבצע את התפקיד שלהן בגן. כל עוד המצב יהיה מאוזן יהיה אפשר להרחיב את חוק המצלמות, וכאן אני מתחברת להצעה של חבר הכנסת להרחיב גם לגנים.

אפשר גם באמצעות תוכנות לצפות ביעילות בחומר המצולם. צריך שתהיה כתיבת נהלים שיסדירו את הקשר בין המשטרה והפיקוח לבין משרד

כשהם עוברים לגן עירייה, הגננת היא של משרד החינוך, הסייעות שנמצאות איתה הן של הרשות המקומית. הרבה פעמים כשאנחנו מנסים לבוא בתלונה אנחנו נתקלים באינטראקציה בין הגננת לסייעת לגבי מי לוקח את האחריות ומטפל בזה. העמותה למען הילד תמכה בזה שהחוק הזה יהיה מגיל לידה עד

מה זה משנה לך אם יהיו מצלמות במעגל סגור ותבוא מפקחת של משרד החינוך שתפתח אותן פעם בחודש או חודשיים על מנת לראות מה קורה במקום לבוא לגן, שזה מה שהיא עושה היום, ותעשה ביקורת? לא אמרתי לא לעשות את זה. אבל יצאת נגד. לא. אתם מכניסים מילים לפה שלי. אם המטרה היא למגר את התופעה, זה צריך להיות לא רק עם מצלמות. למה את לא עונה ספציפית על המצלמות? מה הבעיה שתבוא מפקחת ותצפה במשך חצי שעה במצלמות? אני רוצה שהיא תעבור הדרכה על המצלמות, אני

נגד מצלמות. אני בעד שימגרו את התופעה, כי אני לא רוצה שילד אחד או הורה אחד ייפגעו. אז את בעד. אני רוצה לדעת שהמטרה היא למגר את התופעה. אם מצלמות זה כלי עזר, סבבה.

לא נצליח למגר את התופעה, לכן די כבר עם זריית החול הזאת בעיניים. מיגרו את כל תאונות הדרכים? מיגרו את כל הפדופילים במדינת ישראל? מיגרו רצח, גניבות? מה זה השאיפות הפופוליסטיות האלו? אם לפני שנכנסים לכל המערכת הזאת את עושה מבחני אישיות ולאורך כל הדרך את בודקת - - מה שלא למדתם ארבע שנים באקדמיה לא תלמדו עם מדריכה. מה עוד אפשר ללמד? למה אתם אומרים כזה דבר? גם כאימא למדתי כל כך הרבה מניסיון. יש לנו גננות מעולות. יש גננות מעולות וגם גננות מתעללות. מי שמתעללת היא מתעללת. זה שאת מכחישה את זה זה פשוט הזוי ובזוי. אני לא מכחישה, אני יודעת שהמערכת הזאת חולה וצריך לטפל בה. את רוצה לפתור את זה? תבקשי ממשרד החינוך וממדינת ישראל שיקבלו אחריות על זה. דורית, את בדיון על חוק המצלמות. הגיוני שנדבר על מצלמות. דורית, את אומרת, אם אני מבין נכון, שצריך כמה פרמטרים בשביל לפתור את הבעיה, שלא נביא אחד אחד. נכון.

מונע ממני לקדם את מה שאני יכול לקדם. אני בעד שנמגר את התופעה הזאת לאפס. בפיילוט של החמש שנים זה לא קרה.

יופי, אבל תשימו עוד דברים ליד המצלמות האלו, כמו למשל שלא

כשנאמרה פה המילה "הסתדרות", לא התכוונו להסתדרות הכללית בראשות ארנון בר דוד, התכוונו להסתדרות המורים, שזה ארגון נפרד, לא קשור אלינו בשום צורה. מעונות בגיל

מתוך 600,000 ילדים בגילאי אפס עד שלוש במדינת ישראל, כ-120,000 ילדים נמצאים במסגרות מפוקחות. ייאמר לזכותה של המשטרה שהיא תוך שבוע-שבועיים לוקחת מצלמות ובודקת אותן. 99% מהתלונות שהמשטרה מעבירה לפרקליטות הן עם חוות דעת שאין כלום, כשבפרקליטות זה נשאר פתוח שנתיים, שלוש. כשהגן הזה רוצה לקבל את הרישיון ואת ההסמכה הזאת שוב, הוא לא יכול כי יש תיק פתוח. ברגע הזה המטפלות מושעות מהעבודה, יושבות בבית עם השיימינג הנלווה לזה ברמה האישית,

מול הילדים, מול הסביבה החברתית שלהן. אתה יכול להעביר לי את המסמך שמצביע על 99%? נערך דוח בשבוע שעבר שהראה שהפיקוח אחרי שצפה במצלמות הגיש 30% תלונות במשטרה על מעונות סמל. מאיפה הנתון של 99%? יש לנו עורך דין שדואג מול הפרקליטות לזרז את התהליכים במקומות שאין כלום. אין שום אמצעי לא מקובל על מנת להגן על ילדים, זו לא שאלה בכלל,

זה חד משמעי. אני כהורה חוויתי חוויה עם הבת שלי בגן שניסו להסתיר וכתוצאה ממנה הילדה שלי שברה את

צריך להסתכל בפרספקטיבה יותר רחבה, צריך לראות מי לוקח אחריות, איזה משרד ממשלתי לוקח אחריות,

רווחה, עבודה, למי פונים.

חבר הכנסת רון כץ, רוצה להגיד כמה דברים? הקשבתי בקשב רב ואני עדיין רואה שהתהום עמוקה מידי בין שני הצדדים.

קורא מפה בצורה עדינה ונחושה למי ששומע אותנו, ואני יודע ששומעים אותנו בדיון הזה, אל תובילו אותנו למצב של חקיקה חד צדדית כי זה בסוף יקרה, הוכחנו את עצמנו כמה פעמים. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו רוצים לעשות את מה שיהיה הכי טוב לילדים, הכי טוב לצוותים. בתור אבא אני מבין כל אחד שיושב מסביב לשולחן הזה ששולח את הילד שלו שלא רוצה ללכת לגן, שמשכנע את הילד שלו ללכת לגן אבל אז שומע שקורה שם משהו. לא סתם בחרתי בגן מצלמות בשביל הילדים שלי, ואני חושב שזו צריכה להיות הבחירה של כל אזרח במדינת ישראל. אין סיבה אמיתית להתנגד לזה בשנת 2023, אבל צריך לקבוע לזה כללים, לקבוע לזה סייגים, למצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה. אני באמת מבקש, אל תובילו אותנו לחקיקה חד צדדית כי היא תקרה. אופיר, תודה מיוחדת לך. גם לקחת פה סיכון גדול, וגם אתה מוביל את זה עם אמונה אמיתית. אתה עושה דבר גדול.

אני לא רואה את זה כסיכון, אני רואה את זה כשליחות שלי ושלנו ביחד. לא שהייתי צריך את זה, אבל זה עוד חיזוק וטיעון ללמה אנחנו חייבים להמשיך, ללמה אנחנו ניאבק ונילחם שיהיו מצלמות. אני באמת לא מצליח להבין את ההתנגדות. לא קיבלתי שום תשובה, גם בפגישות שהיו לי, גם בכל מיני הודעות שאני רואה בתקשורת,

למה להתנגד לדבר הזה,

זה רק יכול להגן על הגננות הטובות שלפעמים יש חשד שהוא לא אמיתי, זה רק יכול לנקות אותן. ב-2023 אנשים צריכים להתקדם, להתאים את עצמם למציאות. יש מצלמה, כמו שנאמר פה, בכל מקום, בכל חור, לכן אין שום סיבה שלא יהיו מצלמות שיגנו על הילדים שלנו, ושמי שעשה את מה שעשה ישלם את המחיר הכבד ביותר. צריך לדאוג שכל המערכות יהיו מסונכרנות, שגם הפרקליטות וגם כולם יהיו מסונכרנים, אחרת זה נמשך שנים ואין לזה שום אפקטיביות. אני מבין שאני יוצא לעוד מסע לא פשוט ולא קל שהייתי בו בעבר. מטה המאבק הוא מודל לחיקוי בחברה הישראלית. אתם מתנדבים, נותנים מעצמכם על מנת לדאוג לאנשים שאתם לא מכירים, עושים את זה בנפש עצומה, גדולה ורחבה. הלוואי ויהיו עוד כמוכם בחברה הישראלית. אני יחד עם רון מצדיע לכם על העבודה שאתם עושים, תמשיכו ואנחנו נהיה פה ביחד בשביל לשמור ולהגן על הילדים שלנו. תודה לכל מי שהגיע, זו יריית הפתיחה ואנחנו בסוף נעביר את זה. הישיבה ננעלה בשעה 16:30.